הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש תיקון מס' 67 והוראה שעה), התש"ף-2020.

את הפרטים, כדי שנוכל להתחיל את הדיון. אדוני היושב-ראש, מכובדיי חברי הוועדה, אני רוצה